בוקר טוב לכולם, אנחנו שמחים לפתוח את דיוני ועדת הכלכלה לשבוע זה, ידינו עמוסות ויש מגוון דיונים. בפתח הישיבה אני רוצה לברך את הרוח החדשה שנשמעת במו"מ בין שר החקלאות עודד פורר,

לבין נציגי החקלאים גם בענף ההטלה וגם בענף הצומח. הדבר הזה שבו יושבים ומדברים ומנסים כל אחד להקשיב לכאבים ולדאגות של האחר, לצמצם פערים ולהביא נוסח הסכמות של רפורמה בחקלאות, גם בענף הצומח וגם בענף ההטלה, זאת הדרך וזאת הגישה והרוח הטובה שהחלה בפגישות אתמול צריכה להתכנס לנוסח הסכמות, ואנחנו כוועדת כלכלה נהיה ראשונים לאשר פה תקנות גם בעולם ההטלה וגם בעולם הצומח, שיבטאו את ההסכמות. גם נוכל לבצע רפורמה וגם באווירה טובה. אני קורא גם לנציגי ארגוני החקלאים ולחקלאים עצמם, וגם לנציגי האוצר ומשרד החקלאות, בשבוע הקריטי הזה, בשבועיים הללו, שבו קיום המו"מ בעיצומו, לגזור כל אחד על השני איפוק בהתבטאויות התקשורתיות, במסרים התקשורתיים, על מנת שזה לא יחבל באווירת המו"מ. אנחנו כוועדת כלכלה גם זמינים ונכונים לעשות את העבודה החוקית של אישור כל התקנות הנגזרות מההסכמות הללו, אבל גם נכונים לעסוק בגישור ובצמצום הפערים. תבורכו, מי שיצר את האווירה הטובה שמתחילה אתמול, ושזה יימשך עד להכרעה טובה בתחום הזה. נעבור לסדר היום. אנחנו עוסקים בהצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, הגבלות על הפעלת שדות תעופה, טיסות והפלגות נופש. הנושא הזה מגיע אלינו מעת לעת ובאופן כללי, זה שאנחנו נדרשים להקל זה דבר מצוין ולכן לא נגזים בדיון היום, כי בסך הכל הגישה היא להקל. ההקלות האלה יהיו בתוקף רק שבועיים, כי הממשלה נדרשת להכריז על מצב מיוחד מסוים שמתוכו נוכל להטיל שוב פעם את התקנות הללו, והיא צריכה לעשות את תפקידה בשבועיים הקרובים כך שנידרש להתכנס פה בעוד שבועיים לאותו עניין, אבל אם נעשה את זה יעיל וטוב אז אין בעיה. טל פוקס, עו"ד, משרד הבריאות, נא להציג את התקנות. שלום. אז באמת אני גם אעדכן במקביל שהממשלה החליטה לא להאריך את תקנות חובת ביצוע בדיקה שקבעו חובת בדיקה בכניסה לישראל וחובת בדיקה 72 שעות לזרים לפני הכניסה לישראל, והתקנות האלה בעצם מוחקות את כל ההפניות לתקנות האלה ובעצם מבטלות את ההחלה שהיתה של החובה לאדם גם על העלייה לטיסה וגם לפני עלייה להפלגה. בנוסף לזה גם חובת בדיקה שהיתה קבועה כאן, בדיקה לפני עלייה להפלגת נופש היוצאת מישראל, גם היא בוטלה. כלומר כל הבדיקות בכניסה או ביציאה מישראל בוטלו. מה שעוד בוטל בתקנות האלה אלה הוראות בשיח עם רשות התעופה האזרחית שכבר אין בהן צורך, בגלל שהסטנדרט הבינ"ל השתנה, כמו מחיקה של חובת הניקיון של כלי טיס, והחובה להציב מוצרי הגיינה וכדומה. וחוץ מזה יש באמת הארכה של התקנות עד ה- 2 ביוני. תודה רבה. יש בכל זאת הסתייגויות או עניינים שמטרידים? מנו ספנות, בבקשה.

שמי מורן מנו, "מנו ספנות". ראשית אני מודה על ההקלות שנוצרו. עם זאת, יש לנו הסתייגות לגבי טופס יציאה מישראל שקרוי שם טופס כניסה לישראל, ראשית זה יוצר המון בלבול, מדובר בטופס מורכב עם הרבה מאד שדות ומידע שאנשים צריכים להזין, הרבה מהמידע הזה גם ככה קיים במאגרי המידע פה בישראל, מתי אדם נכנס וכו'. למעשה אנחנו מתמודדים עם כ- 90% מהלקוחות שלא יודעים למלא את הטפסים האלה ואנחנו צריכים לעשות את העבודה במהלך עליית הנוסעים. זה יוצר עומסים מאד כבדים, הרבה מאד בלגאן, ואנחנו צריכים לעמוד באיזשהו slot קבוע שנמל חיפה נותן לנו. בסופו של דבר מדובר בטופס שיש בו הרבה מאד שדות להכיל, אבל מגיעים לאיזושהי הצהרה שהיא לדעתי התייתרה כבר לאור הדברים, בעיקר כשאין כבר מדינות אדומות ואין חובת בידוד, ואנשים בלחץ, ממלאים את הטופס הזה, מסמנים ב-V, וגם לטעמי ההסכמה המהירה הזו היא כמו הסכמה על תקנון בחוזה אחיד, היא הסכמה שאנשים לא מתעמקים בה,

יש פה הרבה מאד בירוקרטיה שיוצר הדבר הזה, ואני לא יודע אם התועלת משתלמת פה. תודה, מורן. אני רק רוצה להוסיף פה עוד מילה אחת. כשהלחץ הזה מתבטא בפרק זמן מאד קצר, זה יוצר אלימות מאד קשה בנמל, עד למצב שעובדי חברתי קיבלו מכות, זו סכנה ביטחונית ובטיחותית, אני לא חושב שהתפקיד של חברה פרטית הוא להוות אמצעי אכיפה, ואם זה כל כך חשוב אז שמשרד הבריאות ישים גם דלפק כמו ביקורת הגבולות, המשטרה, המכס, שגם הוא ישים דלפק והוא יטפל בזה. אנחנו לא אמצעי אכיפה. מה זו האלימות שאתה מספר עליה? תשמע, אנשים נמצאים שמה בלחץ. אני מדבר איתך על מאות ועל אלפים של אנשים. יש להם סך הכל שעתיים. מה הם בלחץ? האונייה זזה בלעדיהם? לא הבנתי. ודאי וודאי. כי יש לנוslot של זמן. הנמל הקציב לנו. האונייה זזה למרות שלא כולם עלו? לא, אני אסביר. אנחנו לא מסוגלים להשלים את הטפסים האלה עבור כולם.

אבל לא צריך - - - אז אנשים מתעצבנים שהם לא יודעים. חברים, לא צריך לתאר מציאות של מלחמה. אנשים יוצאים לנופש, האונייה לא זזה עד שכולם עלו, אז זה עיכוב של שעתיים. מה העניין?

אנחנו מפליגים. גם אם אנחנו משאירים נוסעים.

אנחנו מקבלים slot מסוים מהנמל ואחריו סוגרים את השערים. גם אם אתה יודע שהבן אדם ברציף? כבר הגיע אליך? אני חייב לעמוד בזמנים, יש אנייה אחרת אחרינו. יש לוחות זמנים מסוימים בנמל, ואלו הדברים. טוב, תודה. יש דרך, טל, לפשט, לקצר, להתייחס להערה הזאת? כן, אני אתייחס כמיטב יכולתי. אני יודעת בוודאות שאנחנו עושים כל הזמן מאמצים כדי לפשט את הטופס, לקצר אותו, שדות שאנחנו לא צריכים ואנחנו יכולים להשלים דרך רשות האוכלוסין או דרך אמצעים אחרים אנחנו לא מבקשים אותם, הטופס הפך להיות הרבה הרבה יותר קצר ממה שהוא היה בעבר, ואנחנו ממשיכים לראות אם אפשר לייתר את הטופס. גם אנחנו מבחינתנו מעדיפים שלא להטריד אנשים וגם לקבל מידע אמין יותר אם זה אפשרי, אז אנחנו עושים את המאמצים האלה. הטופס הזה מתמלא גם בטיסות? הוא מתמלא כמובן בטיסות, זה לא שונה בכלל מטיסות שלפני כל טיסה, וגם הפלגה של זרים אגב, גם היא, לפני שנכנסים לישראל צריכים למלא את הטופס. כאן בעצם אמרנו שהם יכולים, אנחנו מוותרים על הנוסעים, הם לא יצטרכו למלא את זה בחו"ל, הם יכולים למלא את זה בארץ. ובעצם לתפיסתי זו הקלה, כי במקום שהבלגאן יהיה במהלך הטיול אז הוא כאן לפני, אבל אפשר אם אתם מעדיפים אולי לשנות את המועד, אפשר לבחון את זה. מה זאת אומרת במהלך הטיול? שהוא כבר באנייה וממלא את הטופס? לא, לפני החזרה לישראל.

אז אפשר לבחון את זה, אבל כרגע - - - אבל אפשר להגיד, לפני העלייה או במהלך ההפלגה? לא רגע, יש מטרה לזה, הסיבה שזה הוצב לפני הכניסה זה כי אנחנו פה מסתכלים על ההפלגה הזאת, אנחנו רוצים שמראש הם לא יעלו חולים. אז יש לזה רציונל למה זה לפני. ולמה בכל זאת אפשר במהלך? פשוט טיסה היא אמצעי תחבורה אחד, הטיסה היא לא טיול שנתי שעכשיו עושים עצירה בכל מיני מקומות וממשיכים להיות על טיסה ביחד כל הזמן. אז זה שונה, כי הם פשוט עולים לפני הטיסה לישראל. ורק אני רוצה להגיד עוד משהו אחד קטן, שטופס נוסע נכנס הוא מאד חשוב למשרד הבריאות, זאת הסיבה המרכזית, אפשר לומר, שאנחנו מבקשים להאריך את תקנות התעופה. מילאת פעם טופס כזה בעצמך? בוודאי, כל אדם שנכנס לישראל צריך למלא אותו. והיה לך קל למלא את הטופס? כן, והוא התקצר עוד מאז. כל אדם שנכנס לישראל, לפני טיסה אתה צריך למלא את זה. אבל אני גם רוצה להגיד שההערה הזאת הובאה אם אני לא טועה שלשום לראשונה, ובאמת עוד לא הספקנו אפילו לבחון את הדברים, ואני גם אגיד שלא שמענו את ההערה הזאת מחברות ספנות אחרות. אני חייב להגיד משהו, חבר'ה. מתי פורסמו התקנות האלה, טל? התקנות שנידונות עכשיו,

הן אושרו בממשלה לפני שהתקבלה ההערה. לא, מתי זה הגיע לוועדה שלנו? לוועדה שלכם זה הגיע ביום חמישי. נו, אז מה את רוצה, מתי הוא יגיב? אמרת יומיים. זה רק הגיע ביום חמישי. לא לא לא, אבל לא היה שינוי. זה משהו שקיים כבר מתחילת התקנות, זה לא משהו ששינינו. לא היה פה שום שינוי. יומיים זה היה שבת דרך אגב. לא אבל סליחה, אבל לא עשינו שום שינוי.

אבל "מנו ספנות" אומרים לכם שאם היתה לכם הערה מהותית על טופס, הטופס הזה קיים כבר כמה חודשים.

אבל אנחנו יצאנו להפלגה הראשונה רק ביום חמישי וחווינו את זה. אז אולי יש פה חבלי לידה. ויכול להיות שגם אצלכם זה ישתפר. אבל רגע, רגע, חבר'ה! מה אתם רבים לי על טפסים? בסדר, הבנתי את העניין. יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת. שלום אדוני, תודה רבה. שתי הערות קצרות. בשדה התעופה, לגבי תיירים עדיין יש את החובה לבצע בדיקה לפני הגעה לישראל. אין את החובה הזאת. אין חובה, יוסי. בוטלה מבחינתנו. אין חובה לעשות בדיקה לפני שהם עולים לטיסה? החל מה- 21 במאי אין חובה כזאת. אני המום.

המום לטובה. תגיד, אני המום לטובה. גם על הטוב צריך לברך. מנו תשלים את דבריך, בקצרה בבקשה. אני רוצה לומר שאנחנו מדברים, במיוחד בתקופה הזאת, הרבה אנשים מבוגרים מפליגים אצלנו, באים עם פיליפיניות וכל מיני מטפלות דוברי רוסית ופיליפינית וקצת אנגלית, והטופס הזה הוא בלתי אפשרי בשבילם, הוא בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, אנחנו לא יכולים להשתלט על זה. אני מציע שאנשי משרד הבריאות יגיעו לנמל ויראו עם מה אנחנו צריכים להתמודד,

פעם אחת תבקרו, אני אשמח באמת שתראו בעיניים. למיטב ידיעתי ביקרו, גורמי המקצוע. משרד התחבורה ביקר, לא אתם.

טל, לא להתנגח. מה אתם מתנגחים? כולה עניין בירוקרטי של טופס, אתם גם מזה מגיעים לניגוח? פשוט תלכו לבקר בעלייה לאונייה ותראו איך זה נראה ומה ניתן לעשות, יש לכם שבועיים לתקן את הטופס הזה כי זה מגיע לפה שוב בעוד שבועיים. אז בשבועיים האלה, יש הפלגה בשבועיים האלה? שתי הפלגות. אז תיסעי לשם,

ותנסו לפשט את הטופס עד הפעם הבאה. עכשיו נא להקריא את התקנה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה), (טיסות והפלגות נופש), תיקון מספר 11, התשפ"ב 2022. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4(א)(2), 12 ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020,

ובאישור וועדת הכלכלה של הכנסת, מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 1 1. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלות על הפעלת שדות תעופה,

(להלן התקנות העיקריות), ההגדרה "תקנות חובת ביצוע בדיקה" תימחק. תיקון תקנה 1א 2. בתקנה 1א(ד) לתקנות העיקריות, בפסקה (2), במקום "תקנות חובת ביצוע בדיקה ותקנות", יבוא "תקנות". תיקון תקנה 5 3. בתקנה 5 לתקנות העיקריות,

כן, אני עשיתי את זה. לאנשים פשוטים, לא לעורכי דין. אין בעיה. חוץ מהמקומות שבהם הסברתי, כל השאר הן פשוט התאמות לכך שחובת ביצוע הבדיקה מבוטלת, גם לפני הכניסה לישראל וגם אחרי הכניסה לישראל. בתקנה 35 לתקנות העיקריות, זה סעיף העבירות הפליליות, אז גם הוא מתוקן בהתאם לביטול הבדיקות: תיקון תקנה 35 13. בתקנה 35 לתקנות העיקריות בפסקה (13) המילים "אישור על ממצא שלילי כאמור בתקנה 30(א)(3)(א) ובניגוד לאמור בתקנה 30(א)(3), ובלי שהציג" יימחקו, פסקה (13א) תימחק, בפסקה (14) במקום "אחד מהמסמכים המנויים בתקנה 30(א)(3) ואישור" יבוא "אישור"; פסקה (14ג) תימחק, בפסקה (14ו) המילים "מפעיל הפלגת נופש חוזרת שהתיר לאדם לעלות להפלגה כאמור בנמל בישראל בלי שאותו אדם הציג לו אישור על תוצאה לפי תקנה 32ב, או" יימחקו. תיקון תקנה 36 14. בתקנה 36 לתקנות העיקריות,

השורות מול סודרים (10א) ו-(11ג) יימחקו. זו בעצם העבירה המנהלית, הקנס, גם זה נמחק. תיקון תקנה 41 15. בתקנה 41 לתקנות העיקריות, במקום "י"ז באייר התשפ"ב (18 במאי 2022)" יבוא "ג' בסיוון התשפ"ב (2 ביוני 2022)". זו הארכת התוקף. עכשיו יש פה שני תיקונים של נוסח בהמשך להערת הייעוץ המשפטי של הוועדה, שהם באמת נכונים, והנוסח כבר יפורסם עם התיקונים האלה: תיקון של נוסח, התאמה של התוספות למחיקה של חובות ביצוע הבדיקה. אז בתוספת השנייה לתקנות העיקריות בחלק ג', פריט (3)(א) יימחק, התוספת השלישית לתקנות העיקריות בטלה. תחילה 16. תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה ב' ביום כ' באייר התשפ"ב (21 במאי 2022). תחילתה של תקנה 15 ביום י"ח באייר התשפ"ב (19 במאי 2022). בעצם כל ההקלות מתחילות ב- 21 במאי, יחד עם פקיעת התוקף של תקנות חובת ביצוע הבדיקה, בחצות בין ה- 20 ל- 21 במאי. יפה. ואביגיל, ההערה תיושם בפעם הבאה או כבר הפעם, ההערה שהערת להם?

הערתי לגבי העניין של צו בידוד בית, מה שקבע את חובות הבידוד, אין בינו לבין מה שקבוע בתקנות התאמה. ובגלל שתיקנו את צו בידוד בית, תיארתי את זה עכשיו שבעצם צריך לעשות את ההתאמה לצו בידוד בית. הם יעשו את זה בשבועיים הקרובים? נציגי משרד הבריאות אמרו שהם ישקלו את זה לקראת התיקון הבא, כי אם התקנות לא יוארכו. יפה, אז ככה. ראשית, סעי לבקר שם טל עם כל מי שאת רוצה לראות בעיניים את ההתנהלות ותנסו לפשט את הטופס ולראות מה נחוץ, ואם הטופס בעצמו נחוץ. אני מבין שאייל אטיאס מחברת MSC תומך בקשיים האלה של הטופס, אתה רוצה להגיד משהו או שאני מייצג אותך נאמנה? בסדר גמור, אז גם להם יש קשיים כאלה, אז להקשיב גם לחברת MSC בהערות שלהם על הנוהל, ולנסות להביא בעוד שבועיים חידוש תקנה שיש בה או טופס פשוט או ביטול הטופס. אני סומך עליכם, אבל את תראי את הדברים בעיניים, ומכלי ראשון תספרי לנו מה קורה שם. מי בעד התקנה? אני בעד. אין מתנגדים. אין נמנעים. הצבעה התקנה אושרה התקנה מאושרת. אני נועל את הישיבה. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:49.